אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בסוגית תקנות המועצה לענף הלול. הנושא החל כבר אתמול בוועדה עם כל המטען והמתיחות, רק מאז התקדמנו. במהלך הלילה והבוקר כינסתי בחדר שלי את נציגי משרד החקלאות ואת נציגי המגדלים כדי לנסות להגיע להסכמות כפי שהתחייבתי לפעול ולגשר בין הצדדים. אני שמח לבשר שיש עבודה יסודית, שיש התקדמויות רבות. כדי לא לעכב את עבודת הוועדה ביקשתי מהצדדים לסמן לי בתוך התקנות את כל אותם סעיפים שמוסכמים על הצדדים ובסעיפים שלא מוסכמים להמשיך להתדיין הלילה כדי שנוכל להביא אותם בהקדם לאישור והצבעה בוועדה. מה המצב המשפטי אם התקנות לא מאושרות? אתמול ענינו על השאלה הזאת.

בעבר, כשתקנות כאלו לא הובאו במועד והייתה לקונה של כמה ימים,

בסוף בבג"ץ ובפסיקה משפטית נקבע שהם לא יכולים ככה לפתוח לול, גם אם התקנות לא בתוקף. אם מישהו בוחר להגיד "לא יהיו יותר תקנות ומכסות בענף ההטלה", זה דבר שמחייב חקיקה ראשית, לא מספיק לבטל את התקנה. כרגע אנחנו בהסכמות להביא את התקנה השנה ולדבר גם על המהלכים הגדולים שקשורים לענף ההטלה. אני שמח שיש לנו בשר פה כדי להתחיל להקריא ולעבוד. אני גאה גם במגדלים שהתפשרו, גם במשרד החקלאות